אחר הצהריים טובים, אני מתכבד לפתוח מחדש את ישיבת הוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי. נושא הישיבה, תכנית להגברת הביטחון האישי ומניעת אלימות מינית בבתי מלון והכשרת עובדי המלונות. טרם כניסה לדיון עצמו, אני כן רוצה לומר משהו על חלק מהדברים שקרו היום. נחשף היום בתקשורת שבעלה של שירה איסקוב, אותו אחד שניסה לרצוח אותה רק לפני חודש וחצי-חודשיים, בערב ראש השנה, הודיע לה, שהוא מסרב לאפשר לה לחסן את בנם הפעוט. זה אותו ילד שאביעד משה, בעלה, נתן לו לצפות בכל ניסיון הרצח של האם. אני לא יודע עוד איזה השלכות וצלקות הוא הותיר בילד הזה, ואותו מי שניסה לרצוח, שהיינו כפסע מזה ששירה תהיה עוד מספר בסטטיסטיקה, אותו אחד,

גם פוגע בה באמצעות הילד, תוך כדי פגיעה גם בילד. אני חושב שזה שיא השיאים של הציניות, אבל זה גם שיא השיאים של הטמטום בחוק הישראלי. האפוטרופסות מאותו אחד צריכה להישלל באופן מיידי ונטל ההוכחה צריך להיות הפוך. הוא צריך לפנות לבית המשפט ולהוכיח שהוא בכלל ראוי לשמש אפוטרופוס של הילד. במקרה הזה,

יחד עם חברי וחברות הוועדה, הגשנו הצעת חוק, חוק כשרות משפטית ואפוטרופסות, לשלול את האפוטרופסות של מי שניסה לרצוח או רצח, בכל המקרים האלה של עבירות אלימות במשפחה. לשנות את המשוואה, הוא זה שיצטרך להוכיח ולא הפוך. צריך להבין, היום אותם מכים, אותם אלה שנהגו באלימות, מחזיקים

את הנשים ואת הילדים, תלויים על בלימה בחיסונים, בטיפולים רפואיים, בטיפולים פסיכולוגיים, ואפילו אם האם תרצה באיזה שהוא שלב, לצאת עם הילד לטיול לחוץ לארץ,

היא צריכה את החתימה של אותו אחד שניסה לרצוח אותה זה מכבר.

זאת ההגדרה של האירוע הזה. ואני קורא מכאן לשר המשפטים. אני חיפשתי אותו היום, אני גם אדבר איתו היום טלפונית, קח את הצעת החוק הזאת, דבר עם יושב ראש ועדת הכנסת מטעמכם, איתן גינזבורג, תנו לה פטור מחובת הנחה, אפשר להעביר אותה טרומית כבר מחר. אני חושב שזה יהיה מסר חשוב מאוד לגבי ההמשך. ונחזור לענייננו. שוב בעניין המלחמה באלימות נגד נשים, בין היתר גם האלימות המינית. נחשפנו לתופעות קשות מאוד בבתי המלון ובאירועים שקורים בחופשות וכשאנשים מרשים לעצמם להתפרק. האונס המפורסם באילת שהגיע היום לבית המשפט,

דוגמא אחת שהעירה את החברה הישראלית, אבל, לצערי, זו לא הדוגמא היחידה. ולכן אני חושב שיש כאן יוזמה מבורכת של משרד התיירות, של שרת התיירות, ואני אתן לך את הכבוד להציג את היוזמה. תודה רבה, חבר הכנסת פורר, יו"ר הוועדה. צהריים טובים. קודם כל אני מצטרפת לדברים המאוד חשובים שאתה אמרת, ומההיכרות שלי איתך אני בטוחה שאתה עושה כאן עבודה יסודית וחשובה ומקצועית, ששמה את הציבור ואת הקהלים שאתה דואג להם, במרכז. קודם כל גם תודה על ההיענות המהירה לקיום הדיון החשוב הזה. דיברנו השבוע, ואני רוצה באמת כאן היום, לקראת יום המאבק הבינלאומי למניעת אלימות נגד נשים,

תכנית להגברת הביטחון האישי ומניעת אלימות מינית בבתי המלון שיציג ושמשיק משרד התיירות. אני רוצה בפתח הדברים להודות לשר התיירות הקודם, אסף זמיר, שהוא בעצם הגה את המהלך.

יש לי את הזכות להוציא אותו אל הפועל ובעצם לגרום לו לקרות. יום המאבק הבינלאומי למניעת אלימות נגד נשים, שקורה מחר, בעיתוי לא מתוכנן אבל סימבולי, הוא מתרחש עם פתיחתו של המשפט על פרשת האונס המזעזע שהתרחשה לפני כשלושה חודשים באילת, ואני חושבת שאין עיתוי מתאים מזה לדבר על תכנית להגברת הביטחון האישי ולמניעת אלימות מינית בבתי המלון שאנחנו במשרד התיירות משיקים. לצערי הרב, גם היום, בשנת 2020, יש צורך לפעול ולהגביר את הביטחון האישי של נשים ונערות במרחב הציבורי, וגם בבתי המלון ובאתרי הנופש, דווקא במקומות שבהם באים אנשים להשתחרר, ולהיות עצמם, ולהיות חופשיים ממגבלות. על רקע מקרה האונס הנוראי של הנערה בת ה- 16 בסוף אוגוסט ביקש באמת השר לשעבר,

לגבש תכנית אופרטיבית להגברת הביטחון האישי של האורחים בבתי מלון, במקומות נופש, במטרה להיאבק בתופעות של אלימות ופגיעות מיניות באתרי תיירות. המשרד קיים מספר שולחנות עגולים בנושא, עשה עבודה מקדימה מקצועית בנושא, שתוצג פה בפירוט, והיום אני יכולה להכריז כי סוכמו הממצאים ואנחנו מוכנים לצאת לפעולה. האגף להכשרה מקצועית במשרד יקים ויקיים הכשרות לעובדי בתי מלון על בסיס תכנית ממוקדת ומתאימה לעולם התיירות ולמתקני האירוח. לצורך כך, המשרד מתקשר עם ספק ידע מומחה, לדוגמא איגוד מרכזי הסיוע לנפגעי תקיפה מינית, שהוא יכין את התוכניות המותאמות למשרדים הממשלתיים השונים, והוא עשה את זה גם עם משרדים קודמים בעבר, לכן מדובר לדוגמה עם גוף שהוא יהיה מקצועי והוא יהיה המנחה המקצועי שינחה את אנשי משרד התיירות. חשוב לי מאוד להדגיש בנקודה הזאת, ההכשרות האלה יהיו וולונטריות. כלומר, בתי המלון שירצו בכך, אותם מוסדות שירצו בכך ואתרי הנופש מוזמנים להשתתף בהכשרות האלה מבחירתם. לטעמי, זה רק משפר את השירות ואת התחושה של האורחים במקומות הללו ואין פה שום דבר שבא לכפות על אף אחד כלום.

למרות כל זאת, אני שמחה כבר להגיד שיש היענות גדולה. התאחדות בתי המלון כבר הודיעה לאנשי המשרד שהיא תומכת ומעודדת את ההכשרות האלה שיתנו כלים לעובדים במלונות לסייע לנופשים להרגיש בחופשה בטוחה יותר ומחוויה רגועה יותר. אני חושבת שזה צעד נחמד שמצטרף לפתיחה, שרק עכשיו עשינו, באיים הירוקים באזור אילת וים המלח, ואני כן, אני יודעת ומכירה ומשתתפת בדאגה שלך לערים אחרות, כמו טבריה ואחרות, ואני עובדת על העניין הזה. אני יכולה להגיד לך שבמשרד אנחנו כבר עכשיו ממפים את הנתונים ואת המנגנונים שעובדים מאוד יפה בים המלח ובאילת. בעיניי צריך להעתיק את זה למקומות אחרים שגם הם ירוקים. אין שום סיבה שגם במקומות ירוקים אחרים אנחנו לא ניתן, עם בדיקות קורונה, לאנשים להיכנס ולנפוש בבתי המלון. אז באמת לסיום, כמו שכולנו יודעים, לצערנו, תופעת האלימות המינית רווחת יותר בקרב בני נוער וצעירים, האתגר יהיה ברתימת בתי המלון, ברתימת האכסניות, ששם למשל יש אוכלוסייה יותר צעירה, לתמרץ אותם לשלוח את העובדים שלהם להשתתף בהכשרות, לעזור לצוותים להתמודד וגם למנוע בעיקר מצבים שעלולים להידרדר לכיוון בעייתי, ואני מקווה שנוכל להפעיל גם את הפיילוט הזה בהקדם. אני קוראת מכאן לכל בתי המלון ומתקני האירוח ליצור קשר עם משרד התיירות ולהתחיל בהכשרה הזו. אני בכלל חושבת שזה משהו שעוד משרדי ממשלה יכולים לאמץ, לחשוב איך להדהד אותם בתחומי הפעילות שלהם. תודה רבה. תודה גברתי השרה, אני חייב לומר שזאת יוזמה מבורכת, יותר ממבורכת, ואנחנו הובלנו כאן את התיקון של התקנות למניעת הטרדה מינית בנושא הספורט כדי להחיל חובת הדרכות בגופים שלא היתה בהם חובה. הנושא הזה של הדרכות הוא דרמטי, הוא חשוב, והרבה יותר חשוב בעיניי שנצליח למנוע מלכתחילה את המקרים האלה מאשר לטפל באפקטים שלהם אחר כך.

בעניין הזה תבוא עליך הברכה. רק בהקשר של ערים אחרות אני חייב לומר, לפחות מהפרסומים בנושא אחר, נחזור קצת לנושא של האיים הירוקים, שרשת ישרוטל פרסמה והודיעה שכל בתי המלון שלה בכל רחבי הארץ ייפתחו במתכונת של בסיס לינה בלבד, ללא חדר אוכל וללא בריכות שחייה. לא יודע איפה זה בתוך התקנות, אני חושב שזאת אולי אחת הדרכים,

להתחיל ולפתוח מקומות אירוח בכל מקום בארץ, לאפשר, וזה האתגר הגדול של הממשלה,

לאפשר חיים לצד הקורונה.

חשבנו בהתחלה שזה יהיה אירוע קצר, זה לא אירוע קצר, צריך לחיות ליד הקורונה ולאפשר לאנשים לפתוח עם זה את בתי המלון, בוודאי בתי המלון הקטנים, שאני אשמח לראות גם אותם מצטרפים גם ליוזמה הזאת. יש לנו כאן כמה דוברים שביקשו רשות דיבור. ראשונת הדוברות גב' אורית סוליציאנו, ולא בפעם הראשונה היום בוועדה, מנכ"לית איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית.

שלום לכולן וכולם, אני מאוד התרגשתי לברך אותך, כבוד השרה, על האימוץ המהיר של התכנית הזו, וגם צריך לתת קרדיט לאסף זמיר שהתחיל את המהלך, זה באמת, ואני חושבת שהדברים שאמרת בסוף, הם מאוד מאוד משמעותיים ומאוד מדויקים, שבעצם ראוי שכל שר,

בתחומי פעילותו, גם יסתכל על הסוגיה הזאת של המוגנות. אנחנו, באיגוד מרכזי הסיוע, שזו העבודה שלנו 24/7, יודעות היטב, שבעצם סוגיה של מוגנות הילדים, הנשים, גם על גברים, היא חלק מהחיים. אני תמיד אומרת, שכמו שיש קב"ט בכניסה לכל קניון, קב"ט בכל בית ספר וקב"ט בכל בית מלון, כך צריך להיות גם מישהו או מישהי שיעסקו בתחום המוגנות בתוך ארגון. אלו החיים. ככל שתהיה יותר מניעה לא נצטרך להתמודד עם האירועים האלו. אני יכולה גם לספר לכם שכולכם גם יודעים על המקרה שהיה באיה נאפה, שלצערי הרב, אנחנו כאן ייצאנו את האלימות המינית גם לשם, למרות שכאמור לא הורשעו, אבל המקרה שהיה שם היה איום ונורא.

50 נשים, גם אני הייתי שם, יצאנו לתמוך בנפגעת באותו הליך המשפטי שהיא בסופו ספגה וראינו את הנזק הנוראי שקרה. וכל מי שכאן הורֶה, בזום,

בכלל בציבור, יודע שהצעירים, הילדים, רוצים לנסוע בחופשים לבתי מלון ולהתפרע, אבל לעיתים ההתפרעות, יש לה מחירים אדירים. אז באמת תכנית של מניעה ממוקדת, שמסתכלת על הצרכים המיוחדים של בתי מלון, מה המקומות שהם מוקדי סיכון שם, ונותנת איזה שהוא אבחון,

זה באמת פתרון נהדר ופורץ דרך ובאמת יש לברך גם אותך, יו"ר הוועדה, על העיסוק האינטנסיבי שלך בימים האחרונים והיום, המון המון ועדות שעוסקות בנושא הזה, של מניעת אלימות ומוגנות. זה מאוד מאוד קריטי וגם,

ברכות לשרה על הטמעת המהלך הזה. אני מקווה שהוא יוכל לקרות מהר, ואולי אפילו הקורונה, שהיא מאפשרת איזה שהוא פסק זמן, וגם התכנסות פנימה, היא תאפשר גם התמקדות בנושא הזה. וכשסוף סוף היא תיגמר בתי המלון יהיו עם עוד כלי שייצר מוגנות מינית. אז תודה רבה. תודה רבה, אורית. מאיר יצחק הלוי, ראש עיריית אילת.

אדוני היושב ראש, שלום לגברתי השרה וברכות על היוזמה. מאיר, אני רואה אותך כל יומיים, אני אתחיל להתרגל. את שרת התיירות והוא ראש עיריית אילת, אתם צריכים להתראות כל יומיים. אני, במקומות שיכולים לסייע במדינת ישראל ולעיר אילת, תמיד אמצא. אני רוצה להתחיל במה שסיים היושב ראש שאמר שאנחנו צריכים למנוע במקום לתקן. זו השאיפה של כולנו. אני רוצה להגיד שיש טעות. אם אנחנו ניתן מיקוד בחוליה האחרונה בשרשרת הזוועתית הזאת, זאת אומרת האירוע שקורה בבית המלון הוא בעצם החוליה האחרונה, האיומה, שקורית בשרשרת הזוועה והאירוע מתחיל בבית, בחינוך, ואני אומר את זה כמי שכבר 17 שנים, כראש עיר, עושה פעולות גדולות מאוד בעיר, ומגי טובל, שמנהלת את הפרויקטים שלנו, תרחיב, אם תאפשר לה, אדוני היושב ראש. החל מקיץ בטוח, כל שנה, אנחנו פועלים כדי לתת מענים לאוכלוסיות שמגיעות אלינו, מאות אלפי בני נוער, ואנחנו עושים פעולות, כמו תו ריספקט, ועושים הרבה מאוד פעולות, שתכליתם בסיכומו של דבר לצמצם או למנוע את אותה תופעה איומה, כפי שהיתה בעיר אילת וכפי שהיתה באיה נאפה וכפי שקורית לצערי הגדול מאוד בהרבה מאוד מקומות. לכן טוב מאוד שבתי המלון יהיו מחודדים, ומדויקים וקשובים, ויראו אם מתרקמת לה בעיה. אבל לרגע אחד בל נשכח איפה המקור. כשאני ראיתי את האירוע באילת, בחנתי את תבנית נוף מולדתם של אותם ברוטליים, אנסים, בריונים שלקחו ילדה אחת ועשו איתה מה שעשו. הכי חמור היה לראות את התלמידים, שהם בני בית ספרה, יושבים ומצלמים או עומדים ומצלמים. אני שואל, איפה גדלו החבר'ה האלה? וזו השאלה, אדוני היושב ראש, זו צריכה להיות השאלה. אם אנחנו מדברים היום על נושא של בריונות ואלימות מינית כלפי נשים, בוא נבחן את תבנית נוף מולדתנו, את מחוז ילדותנו, את איפה, באיזה סביבה, אנחנו חיים. טוב שנוגעים גם באמירה של בית המלון, אבל הבעיה היא לא בבית המלון, כמו שהבעיה היא לא באילת. הבעיה היא היכן צמחו אותם אנשים שהם,

עשבים שוטים. אני אציע לך, ובזה אני אסיים, שממך תהיה פנייה ליושב ראש ועדת חינוך, ממך תהיה פנייה ליושב ראש ועדת הכלכלה והרווחה, כדי לדעת איך לטפל בצרות מבראשיתם. לי ברור לגמרי שאותו נער בן 17 שמצלם את בת כיתתו נאנסת על ידי בריון מאיזה שהוא מקום, אין לי ספק שהוא גדל בצורה מעוותת. לא פחות מזה. לכן, שם צריך להיות המוקד. אנחנו באילת נצטרף לכל פעולה שמגנה גם על ילדינו, על בנותינו וגם על ילדות ובנות מכל חבלי הארץ, כעיר שאוהבת את התיירות ואוהבת לארח. עד לכאן אדוני.

אני חייב לציין, אדוני ראש העיר, שהופיע גם בימים אחרים בוועדה שנוגעת לזה, העיר אילת מתמודדת עם התופעה הזו והתמודדה איתה. עד לאחרונה,

לא היה חדר אקוטי בבית חולים יוספטל באילת ונכנס ונפתח חדר אקוטי כזה. אני לא יודע כמה אתה יודע, הוא כמעט ונסגר, אבל אחרי מעורבות הוועדה נמנעה גם סגירתו. ואני רק אציין בפניך, אותם חדרים אקוטיים שמטפלים בנפגעות ונפגעי תקיפה מינית ומאפשרים גם לאסוף חומרים וראיות כדי להגיש כתבי אישום בסופו של דבר, חסרים כאלה. אנחנו השגנו תקציב לחמישה נוספים, אמור אחד מהם להיפתח למשל בבית חולים איכילוב. בתל אביב אין חדר אקוטי, בעיר התיירות מספר אחת של מדינת ישראל. כולנו מכירים את אילת,

תל אביב זה אולי הלב והמנוע בהרבה מאוד תחומים.

ואני באמת מקווה שייפתח במהרה ויסתיים הסכסוך בין משרדי האוצר והבריאות, כי כרגע שם כרגיל מופיעות הבעיות. אני הייתי בחדר הזה. היה נפלא. אני יודע על ההתערבות שלך ותודה רבה בשם כולנו. אני הצעתי לקרוא לחדר הזה במקום חדר אקוטי, חדר הוליסטי. נראה לי יותר נכון לקרוא לו הוליסטי מאשר אקוטי. אמת. אני רוצה להעביר את רשות הדיבור שוב למשרד התיירות. מנהלת אגף א' פיתוח והכשרה מקצועית בתיירות, גב' קרן גולדמן. אחרייך ידבר יואב בכר מהתאחדות המלונות.

צהריים טובים. אני רוצה לפתוח ולהגיד שאני גאה להיות חלק ממשרד שבמהותו הוא משרד כלכלי ומצא עדיין את הקשר ואת הפניות גם לנושאים שהם חברתיים, ואני חושבת, כולנו, בעיקר אנחנו הנשים, תמיד צריכות לעסוק ולהוביל בדברים האלה. כמו שהשרה אמרה, אנחנו היינו עסוקים זה זמן רב בפיתוח, ויותר נכון סוג של מיפוי, קיימנו המון שולחנות עגולים עם כל בעלי העניין וכל בעלי המקצועות בתחום הזה והזמנו גם אחרים, שלא זיהינו אותם, לקחת חלק, כולל נציגים מהאקדמיה, ובעיקר ניסינו למפות את היוזמות הקיימות. מצאנו, ואני רואה שכל השותפים פה בשולחן וגם בזום, בעצם היו איתנו באיזה שהוא שלב וכולם הביעו נכונות להתחיל. מהתאחדות המלונות, שלקחו את זה בשתי ידיים והיו שותפים לנו, כולל מנהלי ההדרכות של בתי המלון, כדי לנסות ולראות איך לוקחים את זה הלאה. עשינו מיפוי, בעיקר של הקיים, ולא ראינו שום תכנית,

שמקבילה לתכנית הזאת, אבל מה שכן ראינו, שיש לא מעט תכניות שקיימות מעולם הבילוי, איך למצוא מקומות מוגנים בבילוי, איך למנוע ולשבש תהליכים כאלה, החלטנו שאנחנו צריכים לעצור רגע ולעשות איזה שהוא סוג של אבחון, ולראות כיצד עושים אדפטציה לתחום שלנו, עם הייחודיות של בתי המלון, שזה בעצם משהו הרבה יותר עמוק שמאפיין את כל בעלי התפקידים ואת כל השחקנים בזירה הזאת. בסופו של דבר, אחרי התהליך של האבחון, אנחנו נצא בתהליך של הכשרות לבתי המלון. אני מניחה שהפיילוט יהיה הצעד הראשון ואחריו יצטרפו עוד בתי מלון. אני חושבת שזה ממש חשוב ומודה לכל מי שלקח בזה חלק. תודה רבה.

סמנכ"ל משאבי אנוש התאחדות המלונות, אחריו אילה אזולאי. תודה רבה. אני רוצה באמת לברך אותך, היושב ראש, על העלאת הנושא לוועדה וגם על העזרה שאתה נותן לנו בתחומים אחרים, מאוד חשוב לנו. אנחנו, כידוע, נמצאים במשבר קשה מאוד, ואני מברך את השרה. אני חושב שחשוב מאוד להוביל את המיזם הזה, אנחנו נרתמנו מהרגע הראשון, ונמשיך ונהיה שותפים לכל התכנית. אנחנו נעמיד את האנשים הכי טובים שלנו, את מנהלות ההדרכה הטובות שלנו, אנחנו ניקח, ולקחנו, כבר תכניות דומות, מה שקרן אמרה לגבי מקומות בילוי, עשו תכנית טובה מאוד באילת לברים ובתי קפה ותכנית גדולה בתל אביב. ובכל התכניות האלה, עליהן צריך להלביש ולסנכרן את הנושאים המלונאיים בתכנית. צריך לצרף לתכנית לומדה, ואנחנו נעזור ונסייע וניקח על עצמו כמובן להעביר את זה למלונות ולהטמיע את זה. חשוב מאוד לדעת שאחד האתגרים יהיה גם להגיע ולהיכנס עד למלונות הקטנים, ששם אין מחלקות הדרכה ולא כולם יודעים ומכירים, ואת זה אנחנו כמובן לוקחים כמשימה להיות שותפים מלאה. אני רק לסיום אומר, שתכנית מקבילה אתם מכירים מהנושא של מניעת הטרדה מינית. אז אני יכול ורוצה לומר לכם שגם בנושא הזה בשנים האחרונות אנחנו משקיעים הרבה מאוד פעילות, הרבה מאוד הסברה, יחד עם הממונות בבתי המלון, ועל פי הדוגמא הזאת אני חושב שאפשר לקחת גם את הנושא של פגיעה מינית, ואני מצהיר פה שאנחנו חזק בפנים ומודים לכולם. תודה רבה. אילה אזולאי, מנהלת תחום בכירה- חוסן ושוויון חברתי מעיריית תל אביב יפו. שלום, צהריים טובים. תודה רבה. קודם כל אני מברכת על היוזמה ועל הדברים שנאמרים כאן. דברים מאוד מאוד חשובים. עיריית תל אביב יפו שמה מטרה מרכזית להילחם באלימות נגד נשים ואלימות מינית בפרט בכל האמצעים העומדים לראשותה במרחבי החיים השונים. בתוך כך יש לנו שיתוף פעולה רחב עם המרכז לסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית בתל אביב, מעבר לזה שאנחנו מפעילות תכניות עומק בבתי הספר העל יסודיים, בתנועות הנוער,

והכשרות לעובדות ועובדים אנשי מקצוע בעיר וכו'. אנחנו מקדמות ביחד גם את יוזמת "לילה טוב", שאני מניחה שהיא בסיס גם פה לדברים שנאמרים. היוזמה הזאת התחילה אצלנו בעיר לפני כמה שנים. יוזמה של תושבות, והמטרה שלה היתה לייצר שינוי בחיי הלילה ולהפוך אותם לבטוחים יותר עבור כולנו. השנה אנחנו בעצם הרחבנו והעמקנו את המודול שלהן, הן מבחינת ההכשרות והן מבחינת המענה והמעטפת שמקבל כל עסק שמצטרף ליוזמה.

סל של תמריצים כדי לעודד עסקים לקחת חלק ביוזמה וחיברנו את כלל הגורמים העירונים הרלבנטיים לקחת חלק בזה. בעקבות האונס באילת באמת התכנסנו שוב כדי לחשוב איך אפשר להרחיב את המודל הזה לבתי מלון בעיר. הצטרפו אלינו מנהלת "עיר, עולם ותיירות", שזה תאגיד עירוני שאמון על תחום התיירות בעיר, והתאחדות המלונות תל אביב רבתי. בנינו ביחד מודל שמותאם לבתי המלון בעיר, התאמת ההכשרות לבתי המלון לפי סוגי האוכלוסיות שמגיעות לרוב למלונות בעיר וגם לפי אופי המלון והגודל שלו. אנחנו עתידים לקיים כנס לכלל מנכ"לי המלונות ולפתוח בעצם את האפשרות לקחת חלק ביוזמה. אני אגיד שכל מלון שמצטרף חותם ומתחייב באמנה שכוללת הכשרות ייעודיות לצוות העובדים, מינוי אחראי וכו', דברים שכבר נאמרו כאן. העירייה מסבסדת את ההכשרות שיועברו לעסקים וכאמור מייצרת תמריצים להשתתפות וגם מנגנון בקרה,

ולמידה עבורנו ועבורם. אני חושבת שאנחנו נוכל ללמוד מאוד טוב מה המודל הארצי והמקומי ולעבוד ביחד וזה באמת יוזמה מבורכת ונהדרת. תודה. רוצה דברים לסיכום, אורית? אני אשמח להגיד כמה מילים. אני חושבת שהדיון הזה חשוב מעין כמותו, וגם היוזמה הזו. אני שמחה מאוד על ההירתמות המלאה של כל הגורמים הנוגעים בדבר ועל זה שאנשים מבינים שבאמת שבנושאים הללו מדובר בדיני נפשות. זה לא פריבילגיה, זה לא מותרות, שיהיה אדם שזה יהיה תפקידו ושיהיה בכל מלון עוד זוג עיניים, לא יותר, שיעסקו בדברים האלה, ולפעמים איזה שהיא תכנית, ואני מקווה שהתרומה של משרד התיירות, גם אם תהיה קטנה, בנושא הזה, שנוכל להדהד הלאה ביחד עם הגורמים המקצועיים בפיילוט הזה, איזה שהם אמצעי מניעה בבתי המלון, בין אם זה לחצני מצוקה, בין אם זה קב"ט שתתווסף לאחריות שלו לעשות סיבובים במקומות מיוחדים ברחבי המלון בשעות מסוימות, או לוודא אם באים אורחים צעירים במיוחד, דברים שייבנו ביחד בעבודה משותפת.

המציל נפש אחת מישראל, לא אני אמרתי, ואני מרגישה את הזכות להיות זאת שבעצם מוציאה לפועל את היוזמה החשובה הזאת ונקווה שהתכניות האלה יישארו תכניות שלעולם לא נממש, שלא נזדקק להן. כן, לצערי אנחנו יודעים שכן, אבל אני רוצה כן להודות לך קודם כל שבחרת באכסניה הזאת כדי להשיק את התכנית. אני חושב שזה חשוב ששרים באים לכנסת ומציגים פה את התכניות שלהם, זה חשוב. גם הממשלה נהנית מזה וגם הכנסת ובסופו של דבר גם הציבור, שזה הדבר החשוב ביותר. הציבור רואה ושומע את התכניות האלה, את מכירה עד כמה המקום הזה חשוף, ועל כן אני מודה לך שבחרת גם בוועדה הזאת להשיק אותה. בהקשר הזה חשוב לתת גם קרדיט לקודמך בתפקיד שהתחיל, וצריך להגיד לאסף את המילים הטובות על העשייה הזאת ועל החשיבות שלה, שבאמת אי אפשר לדעת כמה נפשות היא תציל. אבל בהקשר לזה, אם כבר באת לפה וכבר הצגת תכנית שנוגעת למלחמה באלימות מינית, אני אגלגל לפתחך אולי גם עוד עניין שעסקנו בו לא מעט בתקופה האחרונה, רק אתמול קיימנו כאן דיון על סמי אונס. בנושא הזה אני חייב לומר שסובלים ממנו בכל הגזרות ברחבי ישראל, אבל,

בסוף זה נפוץ בערים שיש בהם תנועה של תיירות, בין אם זו תיירות פנים ובין אם זו תיירות חוץ, תל אביב, אילת, צפון. הקלות שבה היום אנסים מכינים את סם האונס מתרופות בבית וחוסר היכולת לאכוף את זה בהמשך היא באמת מפחידה. היא עוד יותר מפחידה כשהרבה פעמים בכלל הם לוקחים את הקורבן, היום בגלל הקורונה אין מסעדות, אז ישר זה בבית כבר, ומשם הדרך קצרה וקשה מאוד להרשיע. קשה מאוד לאכוף את התחום הזה ומה שחסר מאוד בתחום זה כן, גם הסברה. זה פשוט התחבר לי כשדיברה אותה גברת מעיריית תל אביב. עיריית תל אביב מובילה,

היא יוצאת ביוזמות מאוד מאוד מבורכות בתחומים האלה. בזמנו עשו גם איזה שהוא קמפיין כזה בברים ובמקומות הבילוי בתל אביב. עכשיו, אם כבר נכנסתם לנושא, אם אתם כבר בתוך זה, לא מדובר פה על סכומי עתק, אבל מדובר פה על משהו שאני חושב שהוא נכון גם למדינת ישראל כמדינת תיירות, ואני מקווה מאוד שנחזור מהר מאוד להיות מדינה ששעריה פתוחים לתיירות, אנחנו צריכים לדבר על תיירות בטוחה. מדינה ישראל היא מדינה שיש בה תיירות בטוחה, תמיד אנחנו היינו גאים בביטחון שלנו כאן וביכולת של שירותי הביטחון להילחם באיומים הביטחוניים שמאיימים עלינו, אבל ביטחון לתיירות זה גם. אני כאבא לשלוש בנות, שהבת שלי תיסע לחופשה, ואני אהיה רגוע שהיא הלכה למקום בטוח, ואגב, לא משנה באיזה גיל. זה לא קשור. אבל על הנושא הזה אני עוד ארחיב איתך את הדיבור ובאמת נחשוב על איך אפשר להרים את זה יחד.

כמה דיונים מאוד מאוד משמעותיים. האם יש איזה שהוא מסמך של הממ"מ בנושא? יש לנו גם מסמך,

על סמי האונס מהדיון שעשינו הקודם, לא האחרון שעשינו. נשמח לקבל את זה ולראות אם אפשר לשלב במתכונת הזאת כשכבר אנחנו מתניעים פיילוט, כבר מתניעים עבודה, אם צריך אדפטציות מסוימות שנוגעות להיבטים האלו, או דגש מסוים על הסברה בנושא הזה. אני חושבת שזה רעיון מצוין. אז אנחנו עוד נוסיף ונרחיב בעניין הזה. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 15:34.